אני שמחה לפתוח את וועדת החינוך, התרבות והספורט. היום אנחנו פותחים את הוועדה בעניין הקורונה בגני הילדים, הבידודים והיעדר הצוותים. תראו, בשבועות האחרונים ככל

הוועדה ביקשה באמת בזריזות רבה ממשרד החינוך להגיע לתוכנית עבודה שתצמצם את המחסור הכל-כך גדול בסייעות במדינת ישראל. הנתונים שקיבלנו ב-17.11 היה ש-3,000 סייעות חסרות במערכת גני הילדים במדינת

סדיר, גם בלוחות זמנים וגם בכל ההחלטות בנוגע לזה, שיאפשר להורים לדעת, מה הם הולכים לשלם על המעון שלהם, שגם ככה מאוד

הם למעשה נכנעים למודלים שבוע אחרי שבוע ואנחנו לא רואים איך הם יוצאים מהמעגל הזה והעתיד שלהם בסכנה ומילה אחרונה לגבי מחסור בכוח אדם, זה לא חדש, זה לא מהקורונה, אנחנו זועקים את זה שנים, אנחנו חייבים לדאוג לאלתר לכוח אדם, בלי כוח אדם אין מערכת חינוך.

כי כרגע הפתרון לא פותר ובקורונה זה רק מחריף את הבעיה, אז היום יש 50 אחוז גנים סגורים, לפני חודש היה 10 אחוז גנים סגורים בארץ. זה המצב, זה השגרה מתחילת השנה, באמת, אנחנו בעוד

יש פה גננות שכפפות למשרד החינוך ויש פה סייעות שקשורות לרשויות המקומיות,

את זה צריך לזכור, המעמד שלהם בגן הוא מעמד מאוד לא ברור, הן עושות אותו

איך אנחנו הולכים לעשות את הדבר הזה, אני לא יודעת לתת לזה את הדעת.

זה גם משפיע על מה שקורה בבתי הספר, כי הילדים הגדולים נדרשים לשמור על האחים הקטנים שלהם,

לכן ממה שקורה כרגע באורנית, אני מעריך שייקרה בעוד הרבה הרבה רשויות בשבוע ובשבועיים הקרובים

אני רוצה להעלות את מיכל מנקס, מהשלטון המקומי. אכן, בוקר טוב, שלום לכולם, אני מודה לניר ולשושי שמיטיבים להכיר

אני יודעת יושבת הראש מה עמדתך ושאת עושה הרבה גם עבור צוותי החינוך וההוראה וגם לקיצור בידודים, אני מודה

נכון. את באמת מאמינה שיש זילות למקצוע? או שזה איזושהי - - - אני לא מאמינה,

את מרגישה את זה על עצמך? אני מרגישה את זה על עצמי, אני חשופה לכל ביקורת של כל הורה, אם אני כגננת ואני לא מדברת על עצמי באופן אישי, כיושבת ראש הארגון פונות אליי גננות עם חום, חולות ברמה שהן לא יכולות לפצות את הפה בבכי מרורים

אני אחרי תואר מגיעה לגן הילדים, בטוח אני לא מועסקת במאה אחוז משרה, גננת שמועסקת כמנהלת גן ומאה אחוז משרה מתחילה ב-6,000

25 אחוז כל הגננות הצעירות, לא רואות בתפקיד הזה אופק שאיתו הן ירוצו כל החיים,

בשלב מסוים הן ירצו לעזוב,

כל מה שדורית מבטא כאן ומביאה כאן לידי

אני חייבת לומר ככה, קודם כל בוא נגיד שרוב הגננות עושות עבודה מצוינת, מדהימה ויש המון המון כבוד והערכה

זאת אומרת, זה לא ילד שאפשר בבית להדליק לו את הטלוויזיה,

זה ילד שצריך טיפול מתמשך ולכן גם לא

כי יש לנו את מתווה משרד המשפטים, אבל הוא נכון למשהו שהוא מידתי, כשגן נכנס לבידוד ויוצא מבידוד ונכנס לבידוד, ההורה הכי

אני קמה בבוקר ולא בעבור הערכה והתודה, כי אני רוצה להיות בצד הנותן ואני כרגע לא סופרת את מה שאני מקבלת. אני מבקשת מכבוד יושבת ראש הוועדה, לשמר לי

אפילו ברמה של לשדר בזום את השיעורים, כדי ששאר הכיתה 35 ילדים

שאר הכיתה באמת יוכלו להמשיך ולהתקדם בחומר ולא מצליחים לעשות את

הוא המעסיק של הגננות,

אבל - - - סוניה,

יש לנו בעיה של מילוי מקום.

לא, לא, גננות משלימות ומנהלות גן אין לנו שום בעיה, כל הגנים מאוישים במשך כל

שבוע שעבר פה בוועדה קיבלנו בעצם, תוצאות של מחקר מאוד מאוד גדול, שנעשה על ידי פרופסור שושני והיה עוד מחקר נוסף,

זה שהפעילות החברתית והפעילות הספורטיבית זה הדבר החשוב ביותר והמגן, לא רק בריאותית, אלא נפשית על הילדים. עכשיו, שאנחנו מדברים על מחסור בכוח אדם, אז אני פשוט רוצה להציע, אני לא יודע אם אתם יכולים לקבל את זה, אבל את כל מורי התל"ן למשל, שיושבים

אנחנו בודקים את כולם מבחינת הרישומים הפליליים שלהם, מבחינת היעדר עבירות מין, רק מי שמצוי כשיר בעידן הזה,

אבל אנחנו בוודאי מבקשים ויש קדימויות בתוך הדבר הזה. בת של חברה שלי בת 17, דקה וחצי ראיון בטלפון, ממש, ויום למחרת היא מילאה מקום של גננת.

זה משהו שגם אנחנו כאן בוועדה ביקשנו לשקול ואנחנו מברכים על כך,

בגלל שהם נחשפים ל-35 ילדים יום יום, כיצד אנחנו יכולים לסייע,

לתת למורים מתווה כיתה ירוקה, בדיקות יומיות לעניין הבידודים,

ביום הרביעי, ביום החמישי?

להוסיף לשאלה שבאמת,

כאילו הבחינה של השאלה הזו, צריכה להיעשות גם על בסיס

גילאים שגם לא יכולים להתחסן,

אז בואו לא נדבר עכשיו על מתווה כיתה ירוקה ביסודי ובתיכונים,

ובבתי הספר,

גם יש עכשיו מתווה של נאמני קורונה, אם יש חשש שההורים לא יבדקו, עושים בדיקות

תנו לנו מספר שאנחנו נוכל להעריך ולהבין מה קורה כרגע, כי לא יכול להיות שמשרד החינוך אפילו לא מודע למצב בשטח. אנחנו מבקשים שמשרד החינוך יכין נוהל מסודר וברור להבאה של גננות מחליפות וסייעות מחליפות ואיזה דברים נדרשים, איזה הכשרות, איזה ניסיון ופתרונות יצירתיים נוספים להכנסה של מורים מחליפים, גננות מחליפות וסייעות לתוך המערכת, לא יכול להיות שהמערכת בסוג של באמת אני לא רוצה, בטח שלא קריסה, אבל תקשיבו, במצב חירום, זה מצב חירום, כשראש רשות עולה ואומר ש-60 אחוז מהגנים סגורים, זה מצב חירום, לא יכול להיות שמשרד החינוך לא יבוא עם פתרון. אני רוצה רגע להצטרף לנקודה האחרונה, אני הייתי מציע, כמו שביקשנו בפעמים הקודמות, שגיא דגן, שהוא אחראי על החינוך גופני במשרד החינוך, יגיע עם תוכנית. בוודאי. הוא יודע ואני מוכן אפילו לעזור לו, איזה עמותות יכולות לעזור ויש מלא מכינות. בטח, חבר'ה, יש לנו כאן מאמנים של חוגים, שיש להם סופר הכשרה בהפעלה של ילדים, גם אם זה מורה מחליף, שבלי שום ניסיון שמגיע לבוא ולדבר עם הילדים, או שמראים להם סרט במשך שעה, שעתיים, חבר'ה המאמנים האלו בכדור-רגל, בכדור-עף, באומנות, במה לא, תנו להם את השכר השעתי הזה, תנו להם לבוא ולהוציא את הילדים החוצה, לשחק כדורגל, חבר'ה מורי דרך, יש להם את ההכשרה המקצועית לבוא וללוות ילדים, קחו אותם תחת הכנפיים שלכם, יש מספר לא מבוטל, תכניסו אותם כמורים מחליפים, כסייעים, כתומכי הוראה, אלו פתרונות יצירתיים שהיינו מצפים לשמוע ממשרד החינוך, ואני מבקשת שתגיעו עם דברים מוכנים בעוד כשבוע. והנתונים הנוספים מעבר לסגירה, אנחנו מבקשים לדעת כמה גננות מחליפות יש והאם יש דרישה לפתיחת גנים נוספים, שאין להם גננות כרגע,

האם יש חוסר בגננות. אני מבינה שאתם אומרים שאין, אבל אני לא יודעת, אם יש רשות מקומית, שמעוניינת לפתוח, או גננות מחליפות בכלל, כמה יש. את שואלת אם לגבי שנה הבאה אם יש חוסר בגננות?

אני רוצה לדעת יש רשויות מקומיות, האם יש להם מחסור. אין, אין מחסור ביומיום, במילוי מקום יש מחסור. אפשר מילה אחת,

אני לא רוצה להפריע פה לדיון, יש לנו דיון חשוב ב-12:00 בוועדת חוץ וביטחון, ואני יודע שהיה צריך להיות דיון ב-11:30 על המונטסורי שהתכוננו לדיון הזה, אם אנחנו נראה אותם, כי אחרת אני רץ. כן, אנחנו נעלה אותם, אני מנסה לסכם את הדיון. אוקי, טוב. אוקי, אז זה לעניין הסיכום של הדיון הזה, אנחנו נתראה בעוד כשבוע ואני מבקשת מכולם להגיע מוכנים ועם פתרונות למצוקות שיש עכשיו. תודה רבה, אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:53.